אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. הסעיף הראשון,

ולסעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים),

אני חושב שהכנסת בתקופתו עשתה התקדמות חשובה בהרבה מאוד תחומים. מה שבעיני לא פחות חשוב זה שהוא הקדיש הרבה מאוד לעתיד - החל מפרויקט כנסת 2040, ועוד שורה ארוכה של פרויקטים אחרים שישפיעו על הכנסת לשנים הבאות. אני חושב שהוא באמת ראוי להערכה גדולה על העבודה הטובה והחשובה שהוא עשה כאן לאורך השנים. אני מבקש להביא בפניכם ומבקש את אישורכם למינויו של סמי בקלש לתפקיד מנכ"ל הכנסת. כפי שיכולתם לראות בקורות החיים של סמי, מדובר באדם שכיהן בשורה ארוכה מאוד של תפקידי ניהול. מה שבעיני חשוב מאוד זה שהוא מגיע

פרספקטיבה רחבה מאוד של עולם הניהול מצד אחד, והיכרות ייחודית ומורכבת של המגזר הציבורי מהצד השני. סמי כיהן בשורה ארוכה מאוד של דירקטוריונים כיושב-ראש,

הוא היה גם בעולם הפיננסי. אני יכול לומר לכם שהוא אפילו כיהן כדירקטור במרכז ספורט שמופעל על ידי חברה שאשתי עובדת בה כשכירה. אפילו עד לשם הוא הגיע. הוא באמת עשה את כל התפקידים האלה בהצלחה רבה, בהערכה רבה, ועל כך תעיד העובדה שהוא פעם אחר פעם מתבקש למלא תפקידים נוספים בחברות הגדולות ביותר במשק. יש שתי נקודות בניסיון של סמי שהן בעיני חשובות מאוד. הראשונה היא ההיכרות המעמיקה שלו עם עולם העובדים ויחסי העבודה, וזה מעבר לתפקידים הניהוליים שהוא עשה. צריך לומר שכדירקטור בסלקום הוא מכהן כנציג העובדים בדירקטוריון. אני חושב שזאת הבעת האמון הכי גדולה שיכולה להיות בבן אדם. לא רק על הכישורים והידע המקצועי שלו, אלא גם על האכפתיות שלו מהעובדים שעובדים בארגון. אני חושב שלכנסת יש נכס ענק, שזה העובדים שלה. חשוב מאוד שיהיה כאן מנכ"ל שמבין את הצרכים, מבין את הבעיות, יודע להידבר עם ועד העובדים ועם העובדים עצמם ברמה האישית. לסמי תהיה תרומה מאוד חשובה במובן הזה. המישור השני הוא הידע העצום שלו בתחום הכספי. מעבר להשכלה הפורמאלית כרואה חשבון, הוא כיהן כסמנכ"ל כספים בשורה של גופים. זה לא סוד שאנחנו הולכים להיכנס לתקציב מאוד מורכב, בכלל לתקופה שעלולה להיות תקופה מאוד מאתגרת מבחינה תקציבית. הכנסת היא גוף עם תקציב מאוד מאוד גדול, עם מערכות גדולות ומורכבות. אני חושב שלאדם שיש ניסיון עצום בתחום הזה יש בהחלט יתרון בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה. אני חושב שהמינוי הזה יוכל להצעיד את הכנסת קדימה בהרבה מאוד מובנים. אני שמח לראות אדם שמוכן לבוא מתוך כל התפקידים האלה לתוך השירות הציבורי כדי לתרום. גם זה לא מובן מאליו. אני חושב שזו גם אמירה חשובה שהכנסת תוכל להקרין כלפי חוץ. אני מבקש את אישורכם.

שנתברך בעשייה של סמי במידה ואכן מינויו יאושר. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. מר סמי בקלש, בקשה תציג את עצמך. קוראים לי סמי בקלש, נשוי לסמדר ואב לשלושה ילדים. זה אתגר גדול עבורי, כבוד גדול מאוד. אני חושב שהתפקיד הזה בתקופת קורונה עוד יותר מאתגר. כפי שאני רואה אותו בעיקר, זה לתת שירות ואפשרות לכנסת לעבוד כדי לתת את מטרותיה לציבור. אני רוצה לברך את יושב-ראש הכנסת. אני חושב שהמינוי הזה, שהוא קצת מחוץ לקופסא של מה שהתרגלנו לראות הרבה פעמים, הוא חיובי. אני מברך על זה שמגיע אדם דווקא מהשוק הפרטי. יש לו אמנם פעילות ציבורית התנדבותית לא מעטה, אבל יש לו הרבה מאוד ניסיון בשוק הפרטי. אני חושב שזה יועיל למערכות האלו. אני מקווה שיהיה שיתוף פעולה טוב. בהחלט אתגר לא פשוט לנהל את הכנסת בימים האלה. אני רוצה להצטרף לברכות ולאחל להצלחה. אני רוצה להצטרף להוקרת הטוב של יושב-ראש הכנסת למנכ"ל היוצא. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולומר שכפי שהמינוי הראוי הזה מתבצע כאן בלי ועדות מינויים, בלי שופטים שמחליטים האם המועמד ראוי או לא, כך ראוי שיהיה גם בממשלה, שגם מינוייה יבואו בלי הסאגות המיותרות, המשפילות והמגוחכות. אני רוצה לפתוח דווקא בלומר תודה לאלברט, למנכ"ל שמסיים את תפקידו.

ניהל את הכנסת ברמה

לעובדים. אני אומר לו כאן הרבה תודה.

אני מקווה שאתה עונה על המכנה המשותף של דרום האמריקאיים בארץ. מלבד העובדה שהבניין הזה צריך להיות מנוהל ביד רמה ובאופן מקצועי,

לא רק לחברי הכנסת, שאני אחד מהם, אלא לעובדי הכנסת, לעוזרים, לעוזרות,

יש הרבה מאוד אתגרים בכנסת דווקא בתקופת קורונה, לראות איך הפרלמנט הזה עובד כמקום חשוב שצריך לפעול. הכנסת תמיד צריכה לפעול, לא משנה באיזו סיטואציה, וזה אחד האתגרים שעומדים בפניך. הרבה מאוד הצלחה, סמי, וברכות גם ליושב-ראש על הבחירה. לאלברט, המשך דרך מוצלחת. ברכות ליושב-ראש הכנסת על הבחירה. אספתי מודיעין לפני שקורות החיים שלו הונחו על השולחן. כבר פרסמתי למי שיכולתי במסדרונות הכנסת שהאיש הוא איש ראוי.

שיש לך נגיעה בנושא של כוח אדם. הוועדה הזאת ניהלה יחד עם היושב-ראש מאבקים לא פשוטים לטובת עובדי הכנסת. אני שמח שבא מישהו שמבין עניין. בהצלחה מכל הלב. אני רוצה להודות למנכ"ל היוצא אלברט סחרוביץ'. אדם ראוי, אדם שעשה עבודה טובה, ועל כך מגיע לו ישר כוח. ברכות למנכ"ל הנכנס סמי וליושב-ראש על הבחירה. שלא תצא תקלה תחת ידך, ושתמשיך לדאוג לעובדים. שיהיה לך המון בהצלחה. בהחלט עבודה מאתגרת לדאוג לעובדי הכנסת. הם אלה שסביבנו כל הזמן דואגים לבית הזה. זו לא תהיה העבודה היחידה שלך.

נכבד מהעבודה זה הצקות מעצבנות שלנו חברי הכנסת על כל מיני עניינים טכניים. בהזדמנות הזאת אני רוצה

למנכ"ל היוצא אלברט סחרוביץ', על כך שעשה עבודה יוצאת מן הכלל. היינו בקשר איתו. הוא דאג לכל דבר, לכל עניין. גם בשביל עובדי הכנסת הוא

מול הגופים הרלוונטיים. אנחנו זוכרים מה שהיה עם ההסתדרות. אני מאחל לאלברט הצלחה בהמשך הדרך.

רוצה לברך את מנכ"ל הכנסת היוצא אלברט סחרוביץ' שיצליח בהמשך דרכו. אני שמח שרואה חשבון נכנס להיות מנכ"ל הכנסת. רואי חשבון הם אנשים מאוד מקצועיים וטובים. אני בטוח שאם יריב בחר אותך למנכ"ל, זה אומר שאתה איש שעשוי ללא חת. הכנסת נמצאת בתהפוכות, יש ניסיון לבצר את מעמדה. יריב שנכנס לתפקיד יושב-ראש הכנסת יהיה אמון על הנושא הזה, כי זה נושא שהוא מאוד מאוד מהותי לכל אזרחי מדינת ישראל. אני בטוח שאם הוא בחר אותך אתה תהיה לו

אני מברך אותך סמי בקלש על זה שאתה אמור בתוך כמה דקות להתמנות למנכ"ל הכנסת, שזה תפקיד מאוד מרכזי.

חברי הכנסת, זה גם עובדי כנסת. מדובר בעובדים מסורים שעושים פה עבודה. פעמים רבות הם עושים עבודה שאי אפשר לתאר, פעמים רבות הם נמצאים ימים ולילות. חשוב מאוד מי עומד מול המציאות הזאת. נראה לי שאתה תדע לדבר איתם, שאתה תדע לקרב אותם. נראה לי שהם לא יראו בך מישהו זר אלא כחלק מהמערכת. אני חושב שעשה נכון יושב-ראש הכנסת יריב לוין שבחר אותך להיות מנכ"ל הכנסת. המנכ"ל הקודם אלברט סחרוביץ' היה מעורה בתוך כל מה שהיה כאן, במיוחד בתקופה הזאת. אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד. קשה מאוד לנהל את הכנסת, זה לא סיפור פשוט, כי צריך לשמור על הבריאות של כולם, לא להדביק ולא להידבק, ומצד שני צריך להפעיל אנשים. לא קל, לא פשוט. אני מברך אותך שיהיה לך בהצלחה בעניין הזה.

רוצה לעשות ישיבת פרידה לאלברט, הוא היה פה הרבה שנים, עשה עבודה נאמנה. אנחנו גם בחרנו אותו. זו לא פעם ראשונה שוועדת הכספים מאשרת מינוי מנכ"ל. אני שמח על זה שאתה המועמד של יושב-ראש הכנסת להיות המנכ"ל. אנחנו נשתף פעולה. נעשה הכל על-מנת שתצליח לטובת הכנסת, לטובת חברי הכנסת, לטובת העובדים בכנסת. שיהיה לך בהצלחה, אני מברך אותך על המינוי החדש. אני מברך אותך שתצליח בכל אשר תפנה ותעשה. תודה רבה.

אנחנו עוברים להצבעה

21.6.2020. מי בעד אישור סמי בקלש למנכ"ל הכנסת, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע? הצבעה אושר. סמי בקלש,

מברך את המנכ"ל החדש שיצליח.

רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת.

אני חושב שהבניין הזה ראוי לטוב ביותר.

אני מקווה שאני אעמוד בכל הציפיות, אפילו קצת יותר מזה, והזמן יעשה את שלו.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55.